אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, 9 בנובמבר 2020, כ"ב בחשוון התשפ"א, הנושא על סדר-היום: קביעת חברי ועדת המשנה לדיור ציבורי. אני מודיע שחברי ועדת המשנה לדיור הציבורי יהיו: חה"כ אסנת הילה מארק, שתשמש כיו"ר הוועדה, חה"כ מאי גולן, חה"כ שרן השכל, חה"כ בועז טופורובסקי וחה"כ יצחק פינדרוס. מי בעד?

פה אחד חברי ועדת המשנה לדיור ציבורי אושרו. אין מתנגדים, אין נמנעים. חברי ועדת המשנה אושרו. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:25.